לא נצביע על החוק עד שלא יבואו אנשי אגף התקציבים. אנחנו מתחילים ברוויזיות על ההסתייגויות של קבוצת

רוויזיה על הסתייגות מס' 1. מי בעד, מי נגד, מי נמנע? הצבעה הרוויזיה לא אושרה. רוויזיה על הסתייגות מס' 2. מי בעד,

מי נמנע?

לא אושרה. רוויזיה על הסתייגות מס' 3. מי בעד, מי נגד, מי נמנע? הצבעה הרוויזיה לא אושרה. רוויזיה על הסתייגות מס' 4. מי בעד, מי נגד, מי נמנע? הצבעה הרוויזיה לא אושרה. רוויזיה על הסתייגות מס' 5. מי בעד, מי נגד, מי נמנע? הצבעה הרוויזיה לא אושרה. רוויזיה על הסתייגות מס' 6. מי בעד, מי נגד,

הצבעה הרוויזיה לא אושרה. רוויזיה על הסתייגות מס' 7. מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

רוויזיה על הסתייגות מס' 8. מי בעד, מי נגד, מי נמנע? הצבעה הרוויזיה לא אושרה. רוויזיה על הסתייגות מס' 9. מי בעד, מי נגד, מי נמנע? הצבעה הרוויזיה לא אושרה. רוויזיה על הסתייגות מס' 10. מי בעד, מי נגד,

רוויזיה על הסתייגות מס' 11. מי בעד, מי נגד,

רוויזיה על הסתייגות מס' 15. מי בעד,

רוויזיה על הסתייגות מס' 16. מי בעד, מי נגד, מי נמנע? הצבעה הרוויזיה לא אושרה. רוויזיה על הסתייגות מס' 18. מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

רוויזיה על הסתייגות מס' 21. מי בעד, מי נגד, מי נמנע? הצבעה הרוויזיה לא אושרה. רוויזיה על הסתייגות מס' 22. מי בעד, מי נגד, מי נמנע? הצבעה הרוויזיה לא אושרה. רוויזיה על הסתייגות מס' 23. מי בעד, מי נגד, מי נמנע? הצבעה הרוויזיה לא אושרה. רוויזיה על הסתייגות מס' 27. מי בעד,

הצבעה הרוויזיה לא אושרה. רוויזיה על הסתייגות מס' 31. מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

רוויזיה על הסתייגות מס' 33. מי בעד,

הצבעה

רוויזיה על הסתייגות מס' 36. מי בעד,

הצבעה הרוויזיה לא אושרה. רוויזיה על הסתייגות מס' 40. מי בעד,

הצבעה הרוויזיה לא אושרה. רוויזיה על הסתייגות מס' 41. מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

רוויזיה על הסתייגות מס' 42. מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

רוויזיה על הסתייגות מס' 44. מי בעד, מי נגד,

רוויזיה על הסתייגות מס' 46. מי בעד,

רוויזיה על הסתייגות מס' 47. מי בעד, מי נגד,

הצבעה הרוויזיה לא אושרה. רוויזיה על הסתייגות מס' 49. מי בעד,

הצבעה הרוויזיה לא אושרה. רוויזיה על הסתייגות מס' 50. מי בעד,

הצבעה הרוויזיה לא אושרה. רוויזיה על הסתייגות מס' 51. מי בעד, מי נגד, מי נמנע? הצבעה הרוויזיה לא אושרה. רוויזיה על הסתייגות מס' 58. מי בעד, מי נגד, מי נמנע? הצבעה הרוויזיה לא אושרה. רוויזיה על הסתייגות מס' 62. מי בעד, מי נגד, מי נמנע? הצבעה הרוויזיה לא אושרה. רוויזיה על הסתייגות מס' 63. מי בעד, מי נגד,

רוויזיה על הסתייגות מס' 65. מי בעד,

רוויזיה על הסתייגות מס' 66. מי בעד, מי נגד, מי נמנע? הצבעה הרוויזיה לא אושרה. רוויזיה על הסתייגות מס' 67. מי בעד,

מי נמנע?

רוויזיה על הסתייגות מס' 69. מי בעד, מי נגד, מי נמנע? הצבעה הרוויזיה לא אושרה. רוויזיה על הסתייגות מס' 71. מי בעד,

הצבעה הרוויזיה לא אושרה. רוויזיה על הסתייגות מס' 72. מי בעד,

הצבעה הרוויזיה לא אושרה. רוויזיה על הסתייגות מס' 73. מי בעד, מי נגד,

הצבעה הרוויזיה לא אושרה. רוויזיה על הסתייגות מס' 79. מי בעד, מי נגד, מי נמנע? הצבעה הרוויזיה לא אושרה. אנחנו עוברים למקבץ השני של ההסתייגות של קבוצת המחנה הממלכתי. רוויזיה על הסתייגות מס' 1. מי בעד, מי נגד, מי נמנע? הצבעה הרוויזיה לא אושרה. רוויזיה על הסתייגות מס' 2. מי בעד, מי נגד, מי

מי בעד, מי נגד, מי

הצבעה הרוויזיה לא אושרה. רוויזיה על הסתייגות מס' 46. מי בעד,

נגד, מי נמנע? הצבעה הרוויזיה לא אושרה.

הצבעה הרוויזיה לא אושרה. אנחנו עוברים לקובץ האחרון של ההסתייגויות של חד"ש-תע"ל. רוויזיה על הסתייגות מס' 1. מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

רוויזיה על הסתייגות מס'

מי בעד, מי נגד, מי נמנע? הצבעה הרוויזיה לא אושרה. רוויזיה על הסתייגות מס' 15. מי בעד, מי נגד,

הצבעה הרוויזיה לא

מי בעד, מי נגד, מי נמנע? הצבעה הרוויזיה לא אושרה. רוויזיה על הסתייגות מס' 4. מי בעד,

הצבעה הרוויזיה לא אושרה.

הצבעה הרוויזיה לא אושרה. רוויזיה על הסתייגות מס' 10. מי בעד, מי נגד, מי

רוויזיה על הסתייגות מס' 21. מי בעד,

מי נמנע?

רוויזיה על הסתייגות מס' 24. מי בעד, מי נגד, מי

מנגנון ההתכנסות הביא לכך שלכאורה הצעת החוק שמוגשת באופן מוקדם והכנסת מאשרת בקריאה השלישית הופכת להיות חוק על תנאי. בדיונים בוועדה ביטלנו את העניין של חוק על

הצעת חוק תקציב לשנת הכספים שלאחריה אף אם מועד ההנחה מוקדם משישה חודשים לפני תחילתה של אותה שנת כספים.

שמוגש באופן מוקדם רק בשל הסמיכות לשנת בחירות ולכך שהחלה שנת

הוועדה ביקשה שהדיווח לוועדת הכספים לא יהיה מאוחר מ-90 ימים,

ההפרשים,

אני עוברת לעמוד 4. ככל שבוצעו פעולות לפי התכנית המאזנת עד ה-15 בדצמבר, כך הממשלה תצטרך

כן. מה עמדתך המקצועית על זה? האם היה לזה תקדים בעבר? המטרה להביא מנגנון שבסוף הכנסת תוכל להידרש אליו ולהחליט אם לקבל או לא לקבל אותו. אנחנו נוכל לשנות את זה. הכנסת תוכל להעיר למשרד האוצר על השינוי. לא להעיר.

מה קורה בשנה של עודף? האם כשיש עודף הממשלה חופשית לפעול? הממשלה מוגבלת בהתאם למגבלת ההוצאה ומגבלת הגירעון.

משנים מהמסגרת. זה לא שבאה ועדת הכספים ומחליטה שבמקום מיליון שקל יהיה 10 מיליון. מדובר על אותו מיליון שקל שאפשר בתוכו לעשות שינויים. הממשלה תביא לוועדה flat חכם, flat שהוא לא רוחבי והוא לא טכני. הוועדה תידרש לדבר הזה. יכול להיות שהיא תבקש שינויים והיא תנהל איתנו איזה שהוא שיח. ככל שבסוף לא נגיע לאיזה שהוא פתרון בנושא הזה, כך הממשלה תגיש לוועדה flat רוחבי. דובר על זה שתגישו את ה-flat ואנחנו נחליט בסופו של דבר אם הוא מוצא חן בעינינו, אם אנחנו רוצים או לא רוצים. כמובן שבמהלך השנה מגיעים לשולחן הוועדה עם פניות ושינויים תקציביים. אני הבנתי שדובר על כך שאתם מביאים תכנית שהוועדה יכולה בתוך התכנית לעשות שינויים, לא לשנות את הסך הכל. אם קבעתם שיש הפרש הוצאות או הפרש גירעון בסכום מסוים, על הסכום הזה הוועדה צריכה להתכנס. בפסקה (7) ייכתב כך: (7) לא אישרה ועדת הכספים של הכנסת את סכום ההפחתה בתכנית שהגישה הממשלה לפי פסקה (6)(א) או לפי פסקה (6)(ב), יופחתו סכומי ההוצאה בסעיפי התקציב בחוק התקציב באופן שווה בגובה הפרש הגירעון או הפרש ההוצאות שנותר כאמור בפסקה (6),

לצורך כיסוי ההפרש הנותר, נעבור להתאמות הפיסקליות. כיסוי יתרת ההפרש לא אישרה ועדת הכספים של הכנסת את התכנית שהגישה הממשלה להפחתת ההוצאה הממשלתית המותרת בהתאם לסעיף 3א1(א)(6)(א) או סעיף 3א1(א)(6)(ב) לחוק היסוד עד שלושה ימים לפני תום השנה שקדמה לשנת התקציב,

לחוק היסוד לצורך כיסוי ההפרש, הצעת שר

מי בעד, מי נגד, מי נמנע? הצבעה הרוויזיה לא אושרה. רוויזיה על הסתייגות מס' 48. מי בעד, מי נגד, מי נמנע? הצבעה הרוויזיה לא אושרה. רוויזיה על הסתייגות מס' 50. מי בעד,

הצבעה הרוויזיה לא אושרה. רוויזיה על הסתייגות מס' 60. מי

(הישיבה נפסקה בשעה 14:45 ונתחדשה בשעה 15:15.) אני מחדש את הישיבה של ועדת הכספים. אנחנו ממשיכים בשלושת החוקים הבאים: חוק-יסוד:

המדינה, ההתאמות הפיסקליות והפחתת הגירעון.

שגית, למה הגעת עם איתי טמקין? התעוררה שאלה במהלך ההקראה של הנוסח של חוק היסוד וחוק

אוטומט. בדיוק, אוטומט. הכנסת באה ואמרה שלא יכול להיות מצב שהממשלה תמשיך

אנחנו את הדבר הזה שינינו לבקשת הוועדה כך שלא עובדים בתקציב המשכי, שבשום קונסטלציה ובשום תרחיש אי אפשר יהיה להגיע למצב של תקציב

מה עושה הוועדה כשמתעוררת בעיה? היא מודיעה לממשלה: ממשלה יקרה, עד שהבעיה הזאת לא תיפתר אנחנו כוועדה לא נעביר יותר פניות תקציביות,

עודפים. הדבר הזה נשמר לחלוטין. מה שהכנסת דרשה פה מהממשלה זה שבשום קונסטלציה התקציב לא יהיה תקציב על תנאי, ולכן מהאירוע

לאורך השנים,

זה לא המקרה.

בדיוק

למה צריכים להגיע למצב של כפייה? אנחנו הולכים איתכם כברת דרך לא קטנה, עומדים בלחץ עצום, סומכים עליכם והולכים איתכם יד

פשוט לא מבצעים את השינוי. זה ההבדל מתקנות רגילות. בתקנות רגילות יכול להיות דיאלוג,

כאן יש סנקציה. אם

הממשלה היא זו שמבצעת את התקציב. הכנסת מבקרת את הממשלה, היא צריכה לדאוג שהתקציב

באותו רגע הממשלה תהיה חייבת לבוא לוועדת כספים

אם היא תצטרך להעביר כסף מסעיף תרבות וספורט לסעיף הרווחה,

הגוף היחידי שיהיה מוסמך לאשר כזה שינוי הוא הכנסת.

בטח שיש

זה לא תקציב רגיל. על תקציב רגיל הוא מצביע בשלוש קריאות. זו גם לא העברה תקציבית רגילה, כי העברה תקציבית רגילה עוסקת בנושא

אבל אם הממשלה לא מתחשבת, מכאן מתחיל הכוח שלנו. גם אם הם יחזרו ולא יתקנו שום דבר, הם יצטרכו להסביר למה הם לא תיקנו x,

מי בעד אישור החוק, מי נגד, מי נמנע? הצבעה הצעת החוק אושרה. רוויזיה. בשלושת החוקים יש בקשות לרוויזיה. (הישיבה נפסקה בשעה 18:00 ונתחדשה